בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבין ששלחת לי מכתב אתמול, קרעי. לא נעביר שום דבר? אני מתכוון לקרוא לא להעביר שום דבר. בסדר, אז לא נעביר. בשביל מה אנחנו מתכנסים בכלל? עובדים עלינו בעיניים. תדע לך שיש פה העברה לשכר דירה. אם לא יהיו תשלומי שכר דירה, משפחות במצב כלכלי קשה לא יקבלו את ה-1,000 שקל. כואב הלב, אבל כואב גם הלב על ילדי החינוך המיוחד שלא מקבלים את אותו תקציב

ראית מה כתבו לבג"ץ בשבוע שעבר?

שייקח להם שנה ללמוד את הנתונים - זו התשובה של המדינה לבג"ץ. באיזו מדינה אנחנו מתעסקים פה, במדינה שחותמת לנו על התחייבות או במדינה שהולכת לבג"ץ? אני לא אעביר שום דבר, אין בעיה. אתמול היה דיון חשוב מאוד על נושא הרווחה.

חושבים שאנחנו נגיע לפתרון, אבל אנחנו צריכים מספר ימים לכך. ביום אחד בלתי אפשרי לפתור בעיה כל כך מורכבת של שנה. כמה שנים אתם מודעים לבעיה הזאת? כמה שנים יש תור של מאות ילדים לאותם מוסדות נעולים? במשך עשור הם לא עשו כלום. אני רוצה לדבר מילה על העברות התקציב.